אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה,

הנושא שלנו על סדר היום: הטמעת אמצעים טכנולוגיים להצלת חיי אדם ומיגור

אנחנו עוסקים היום בנושא שהוא במהותו הצלת חיי אדם כפשוטו, לא צריך להוסיף לזה דרמה כי זה בתוכו כבר כולל הכול,

חברי,

שאתה מתמיד, וגם אתה,

אני יודעת, אבל את בועז אני מכירה כבר תקופה

גם בזה נתקלנו בקשיים רבים. אני רוצה לשמוע היום בוועדה ממשרד התחבורה איפה אנחנו התקדמנו בכל הנושאים האלה של מצלמות בתוך האוטובוסים ומחוץ לאוטובוסים,

היה התאמה ושינוי, אני חושב שיש מקום להגדיל את זה. הטכוגרף הדיגיטלי. עד היום עוד

יש, אני לא אומרת שאין, אבל כרגע צריך לדאוג לרגולציה שלהם, לבדוק אותם, לבחון אותם, לראות שהם לא מייצרים יותר בעיות בטיחות וברגע שהם עוברים את המבחנים הנכונים צריך לשלב

אני רוצה להמשיך לשקף האחרון. אני לא מתכוונת להיכנס לכל הסוגים שיש כאן, שמתי כאן דוגמאות וסוגים מטכנולוגיות שיכולות לקדם בטיחות בדרכים במדינת ישראל ובכלל ולקחנו את זה מתוך

משרד התחבורה אומר שזה לא מספיק חשוב לרלב"ד

זה. זה לא המקום שאנחנו נמצאים, יושב לצדי המהנדס יואל, מי שאחראי אצלנו על טכנולוגיות בטיחות, כל תפקידו ברלב"ד זה לשבת ולעבור על כל

למה לחכות לשנת 24'? ואיך אנחנו עושים את זה?

על ידי עידוד ותמרוץ. אולי אני לא יכולה

אבל אני כן יכולה לעודד את היבואנים להביא לכאן רכבים כמה שיותר עם מערכות בטיחות מתקדמות על ידי תמריצים, אם זה תמריצי מס ואם זה נקודות שמציינות את בטיחות

עד כמה שאני מכירה זה לא כולל את אמצעי הבטיחות שקיימים, אם אתה מוסיף עוד קצת כסף, לא תמיד אפשר בכללי המכרז,

אבל אתה מקבל את הרכב הכי נחות, בוא נגיד את זה ככה, מבחינת בטיחות. רציתי גם לשמוע מכם איך אתם מתייחסים לזה בסוף, לפחות מינהל הרכש של הגופים הציבוריים, הממשלתי,

לגמרי. אתם לא בתחרות עם ההורים מי יותר אחראי. חס וחלילה במקרה כזה מי שלא יכול לחיות עם עצמו,

זה ההורה, זה לא העניין. אני חושבת שהסיפא הסיטה אותנו, גרמה לנו לתהות אם אתם חוששים מלגעת בזה כי אתם לא רוצים שמישהו יגיד שאתם אחראים. ממש

כן, את רובם אני מכיר. כן, אני מתארת לעצמי.

אם תסיים שם קודם אז אתה מוזמן לחזור.

עינת, אנחנו איתך.

מערכות למניעת היסח דעת נהג.

טכוגרף דיגיטלי, הגענו לזה. אני חייבת לציין שזה נשמע מאוד פשוט, אני בעצמי עוסקת בזה מהיום הראשון שלי בתפקיד במשרד

אני ככה

וזה מתנהל כבר ממתי? אני שומעת צחוק בקהל. אני בעצמי עוסקת בזה

מחשבים וטלפון שכוח החישוב שלו הרבה יותר חזק ונותן לנו למעשה לעשות הכול תוך כדי נהיגה. אורי, אבל לא נעצור את הקדמה של הסלולרי. מכאן אני מגיע לסייבר וואן. סייבר וואן פיתחה מערכת שמתמודדת בדיוק עם הבעיה הזאת, מערכת שמבינה שהיסח הדעת הסלולרי הוא למעשה

או שהמידע הזה הוא תצפיות בודדות, אבל בעצם אנחנו נוקטים הרבה הרבה הרבה מאוד שלבים כדי להימנע ככל האפשר מלאסוף נתונים על הנהג. הסיבה היא שבעצם הנהג לא מעניין אותנו, מה שמעניין אותנו זה מה קורה מחוץ לרכב, מה שקורה לנו זה סביבת הנהיגה,

כל אגף הרכב, להכניס את מערכות מוב-און לשוק, שזה מערכות ADAS, ועצם הכניסה שלנו גם גרמה להורדת מחיר דרסטית של מערכות ה- ADAS בישראל,

ב-2017. אנחנו